שלום לכולם, אני פותחת את הדיון בנושא: ״הסדרת חוק האיזוק האלקטרוני - צו השעה להצלת חיי נשים״. אני אחליף את יו״ר הוועדה, פנינה תמנו שטה,